י"ב באייר תשפ"ג, שעה 9:01 בבוקר. הנושא שלנו היום הוא פרק י"א (הפחתת רגולציה) על סעיפים 45-44 בעניין הירושה, מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה